בוקר טוב,

אני שמח לפתוח את דיוני הוועדה בעניין הצעת החוק להסדר ההימורים בטוטו. לפני שנעבור להקראה, אני אשמח לקבל עדכון מפי האוצר בדבר המו"מ שהתפתח וההחלטות בעניין דרישות וצורכי מרכזי הספורט

אני מאוד מאוד רגיש לסייפה של הדברים שלך. הסכמות עקרוניות זו בשורה מאוד מאוד חשובה וגדולה בתחילת התהליך. הודעתי לכם שאני לא אוכל להרשות לעצמי להסתפק בהסכמות עקרוניות, שאני רוצה הסכמות ברורות שמקבלות

עשינו דיון אחד,

אנחנו לא בתוך הלופ הזה,

הגעתי היום בבוקר עם הבנה שיש איזה שהן הסכמות ונקבל מידע,

אני מבקש שההסכמות ביניכם יגיעו אלינו,

זה לא יחזור על עצמו.

שהם סוגרים את כל הפול הזה?

בוא נעשה פגישה, בוא נקדם את זה, אנחנו נפנה הכל. למה התכנסנו הבוקר? החוק הזה לא קשור לזה. הכנסנו הסתייגויות כדי לזרז את זה. אם לא היינו מזרזים את זה, היינו נשארים עוד חודשיים בלי ספורט במדינת ישראל. באנו לתקן

הייתי במשרד המשפטים עד שנת 2017, כאשר במסגרת תפקידי עמדתי בין השאר בראש צוות בין משרדי שהוקם לפי

כדי להבטיח את האינטרס הציבורי ולמנוע השפעות שליליות מראש, לא להיות במצב שבהם ההימורים יוצרים נזקים שצריך לרדוף

לפעמים אותו משחק יכול להיות ממכר אם

אם הקירבה בין החלפת האפשרות לשחק שוב ושוב היא בתדירות גבוהה יותר. חשבנו שחשוב שתוטמע לתוך המערכת

עוד תחומים שהמלצנו בהם היה לגבי קטינים, לגבי פרסומת, לגבי מניעת מעורבות של גורמים פליליים בנושאים של הלבנת הון וכו'.

להסדרת הימורים בספורט ובמפעל הפיס. לא הייתה שום נגיעה לעניין אישור תכניות הימורים וחשיפת

ממש

מדוע לא?

לא במקרה התחלתם את הדיון בלהבטיח את המצב

האיגודים. עולם הספורט הוא ההצדקה להכנסות האלו.

הימורים שאין בהם סיכון, בואו נוסיף את זה למטרת החוק ונאמר: ובלבד שיתקיימו באופן אחראי תוך הגנה על האינטרסים הציבוריים. בוא נוסיף את זה למטרת

יש סעיף שאומר שקטינים לא ישתתפו,

וכו'. בסעיף 8א1(ג), שזה עניין הפרסום, כתוב שזה יהיה לתקופה מסוימת, עד שנת 2020. מדובר על הסמכות להתקין הוראות לגבי הגבלת הפרסומים, לכן לא ברור למה זה

היא בהחלט נעזרת במומחים בתחום. לא נעזרת. לא קיימת הוראה שאומרת שיהיו מומחים בתחום.

אני בכלל לא נוגע בהרכב המועצה, זה עניין של חברי הכנסת

מספיק שיהיה קטין שקונה ווינר ב-10 שקלים בשביל לסגור תחנה לשנה. אתם מפעילים מלשינונים? יש תלונות שמוגשות למועצה שהיא חוקרת אותן.

כדי לראות אם הן נמצאות באזורים עם קבוצות סיכון גבוהות יותר? האם אתם מבצעים איזו שהיא רוויזיה להחלטה שלכם בעניין פריסת

יש לפחות פעמיים בשנה בכל תחנה לקוח סמוי שהוא עצמו קטין, ואז אם בעל התחנה מוכר, הוא מושעה אוטומטית לשנה. נרצה לקבל נתונים מהמשטרה לגבי אחוז הקטינים שנתפסו קונים בתחנות.

בקשה. נושא ההימורים בבני הנוער מאוד מאוד מטריד. התופעה של התמכרות להימורים היא תופעה התנהגותית שיותר קשה לטפל בה מהתמכרויות אחרות.

לבדיקה בהיבט הפלילי תהיה גם בדיקה בהיבט

יש לכם הצעה איך להוסיף את זה?

אני יכולה

אני עד יום שלישי בצוהריים מבקש לקבל את הטיוטה הסופית. אנחנו בתיקון סעיף 1א, סעיף ההגדרות. אחרי ההגדרה "הצעת התקציב" יבוא:

אני לא שולל את זה, אבל זה לא רציני. התקיימו עשרות שעות של פגישות סביב החקיקה הרלוונטית, אבל לא שמעתי על זה. התקיימו מספר שיחות עם השר בנושא במהלך החודש האחרון.

אם מדובר בעובד המשרד,

כי הפרשנות עלולה להיות שנציג זה כל מי שהוא בוחר. להגיד סתם נציג משאיר את זה מאוד מאוד

בהקשר הזה היא הגודל של התאגיד והחשיבות של התאגיד בעיני המשרד.

שלא.

אנחנו מדברים על אירוע משמעותי. כפי שבתאגיד יש שני נציגים של עובדי המשרד, כך חשבנו שנכון לקבוע נציג שלישי, המנכ"ל או

למרות שהתאגיד הוא תאגיד עצמאי, הוחלט לקבוע שהמנכ"ל יהיה חבר במועצה. רשות העתיקות

זה שהם עומדים זה עניין אחר.

על תחום הכשרה, על משהו ממוקד יותר. לא חשבנו שנכון לקבוע פה הגדרות מיוחדות לנציגי ציבור,

ארבע לא אומר בהכרח שזה נותן את הייצוג ההולם, אלא שזה המינימום.

השר ימנה,

על מינוי סגן יושב ראש המועצה יחולו הוראות

הפלילי לגבי מי שמתמנה כחבר מועצה.

תקופת כהונתו של חבר המועצה,

תהיה שלוש שנים, השר רשאי להאריך את תקופת הכהונה של חבר המועצה

לפי העניין, הוא חדל להיות עובד משרד התרבות והספורט,

ואם הוא נציג ציבור הוא התמנה לעובד המדינה.

התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה,

גיס,

נכד או נכדה,

"בעל עניין" כהגדרתו בחוק ניירות ערך,

"טיפול" לרבות קבלת החלטה,

נוכחות בדיון,

או עיסוק בנושא מחוץ לדיון, "ניגוד עניינים", של חבר

מיום ט"ז באלול התשע"ה (15 בספטמבר 2011) המתפרסם באתר האינטרנט של אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר,

אך יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות בישיבות

גם זה דבר שעלה בשיח המקדים והפנים ממשלתי במסגרת הכנת החוק. אנחנו סבורים שאין הצדקה להענקת גמול כזה לסגן. גם אם הוא קיים באי אלו דברי חקיקה מועטים ובודדים, לא

כדי לראות שהם לא פועלים בניגוד להוראות האלו.

וביניהם היושב ראש או סגנו,

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות המצביעים הנוכחים, כשהנמנעים אינם באים במנין המשתתפים בהצבעה, היו הדעות

והיא רשאית למנות ועדות משנה מקרב חבריה, דרך כלל

לעניין מסוים, דרכי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה. עוד הצעות שמופיעות פה בעקבות הערות

הבנתי שבעניין הזה יש הסכמה שהדוח ימשיך להימסר לשני השרים.

פה תיקון. התיקון בסעיף 6 דיבר

כן. ניתנת להם סמכות לפנות למשטרה ולקבל את הנתונים.

עובדי המועצה דינם כדין עובדי המדינה

חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו, בנסיבות הספציפיות של נבצרות מובהקת אני

נוסיף שאחת לתקופה יהיה דיווח כללי

דוגמה לכך הן תקנות שקובעות מתי מחזור הימורים יבוטל, ושמי שהשתתף באותו מחזור לא יקבל את הכסף שלו חזרה. אתם יושבים על המדוכה,

אבל עדיין אמורה להיות רגולציה אחר הפעילות שלכם במלחמה בהתמכרויות

חשבנו שלא נדרש תיקון נוסף שמבהיר שלגבי כל תקנה נדרשות חוות דעת מיוחדות. גם אם לא מחייבים הסתמכות על חוות דעת, שזה אולי עוד איזו שהיא רגולציה נוספת, אפשר להתייחס לשיקולים שהוועדה צריכה לאזן ביניהם כשהיא מאשרת תכניות

ההנחיות האלו ניתנו לטובת המשתתפים, כדי שנדבר באותה שפה. רוצים לבוא ולהגיד שההימורים נערכים לפי הכללים שנקבעים בתקנות. מה שאני מבקש זה שהתנאים האלה מחייבים את המועצה ואת

אני חושב שהמועצה לא מבקשת

היא מבקשת להתייחס פה למה שמבקשים להתייחס בסעיף הנוסף. נכון, ואני חושב שהדרך שהצעתי היא הדרך הכי הגיונית. אנחנו אומרים משהו שכולנו מסכימים עליו. אני חושב שהשאלה היא שאלה מהותית. אתה יודע יפה מאוד שהתקנות מפנות לכל מיני מסמכים מאוד מאוד מפורטים

אני לא חושבת שעלה פה צורך מיוחד לציין

הנוסח של סעיף (ג) הוא נוסח שמנוגד לכל הקונספט של חוזים

ובכלל זה עם בעל תחנה כמשמעותו בסעיף קטן (ג), אם לדעת אחראי איסור הלבנת הון שמונה לפי סעיף 10ג(1) אותו אדם,

התאגיד או נושא

להעביר סכומים בין יתרת ההכנסות לבין התשלומים לזוכים,

בשיעור של עד גובה ההפרש בין השיעור שנעשה בו שימוש לפי פסקה (1) לבין 3% ממחזור המועצה, במהלך שנת כספים, לאחר אישור מראש ובכתב

הסביבה העסקית שבה הם פועלים משתנה ויש להם שינוי בתמהיל המוצרים שהם מוכרים לטובת מוצרים שבהם סיכויי הזכייה יותר גבוהים. כדי לשמר יחס זכייה ספציפי הם נאלצים עם הזמן לחתוך

אם המועצה תפחית את ההוצאות שלה לטובת הגדלה של הסכום שמועבר לזוכים, כנראה שיש אינדיקציה לכך שהם באמת צריכים את השינוי הזה ברמה העסקית ומוכנים לוותר על

של ועדת החינוך כשהיא בוחנת תכניות הימורים, וגם להתייחס בסל של נציגי הציבור הגדול לאיזו שהיא מומחיות. אנחנו נבקש לבחון ולהשיב על זה בישיבה הבאה.

שבו מדובר על הקצאה של בין שבעה ל-18 מיליון לכל

סעיף 8ד מאפשר למועצה לעשות הסכמים עם גופי ספורט לגבי הוצאות שיווק ותפעול בסכום שלא יעלה על 46 מיליון שקלים חדשים בשנה. מוצע כאן להגדיל את הסכום ל-70 מיליון

כך שהם יכולים להרוויח מהן ערך עבור המותג שלהם ועבור העסקים שלהם. הרציונל של התיקון המוצע, של (ג2)

הוא רציונל שאומר שבגלל שהוגדל הסכום עבור הסכמי

לקיום מערכי סובלנות ומניעת אלימות וגזענות, לקידום ערכי הגנה על הסביבה. בהתחלה ביקשנו להעלות את הסכום ל-50 מיליון, אבל עכשיו אנחנו מסכימים ל-30 מיליון שקל.

קראתי שש סיבות משכנעות להעלאת הגג מ-18 ל-30. ההצעה של הוועדה יכולה להיבחן כמו ההצעות האחרות של הייעוץ המשפטי של הוועדה ושל יושב ראש הוועדה. הסעיף

כי בענייני איגוד הכדורסל,

רק הוא יכול לתת את הניימינג לגביע או משהו כזה. זה לא שיח של תמיכות,

בא הסעיף הזה ואומר: אם כבר כרתת עם הכדורסל את ההסכם העסקי שלך שבו ניימינג לגביע שווה לך מיליון

היה כתוב פה שהיא תיתן את הדעת. הרי ברור שהיא תיתן את דעתה, כי כל גוף דואג לאינטרסים שלו. אני לא יודעת למה צריך להגיד את זה במפורש. אני חושב שכשבאים

אני חושב שהחשיבות של כל ששת הסעיפים כאן היא בכך שהיא מאפשרת את המידה הנכונה של החופש עבור המועצה והארגונים לקבל החלטות לגבי מה בדיוק הפרויקטים שהם ירצו לעשות שהם בעלי ערך

ביחס לפסקה (3) אנחנו כן מוצאים קשר.

הקשר קצת מרוחק, כי יש הרבה מטרות. אם הסכום הוא

יש הצעה קונקרטית לתיקון?

אני מבקש שזה יהיה באתר במסגרת דוח חוק חופש המידע.

צמצמנו כבר את הדרישה הרגולטורית מרשומות ואתר אינטרנט, לאתר אינטרנט בלבד, לכן בעיני זה

זה מחייב אימות של ארבע ספרות אחרונות של תעודת זהות מלכתחילה, ובמקרה של זכייה השוואה של המועצה בין מספר הזהות האמיתי לקידוד. למה דרשתם את המעורבות בכל שלב?

חשבנו שנכון לדרוש שבכל סכום הוא יהיה מעורב. גם קודם הייתה מעורבות

אבל פה מדובר במקרה שמלכתחילה הסמכות לא הייתה נתונה לשר האוצר. גם ברגולציה של מפעל הפיס שנקבעת על ידי שר האוצר הנוהל הוא באישור של שר המשפטים בלבד,

בהתייעצות עם שר המשפטים ועם שר התרבות, כשהקובע הוא שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לעניין יישום הוראות סעיף זה, ובכלל זה לקבוע הוראות לעניין פעולות בעלי התפקידים לפי סעיף 10ג, שזה כל מיני גורמים שאחראים על איסור הלבנת הון ואבטחת מידע